אנחנו דנים פה בנושא החסינות של חבר הכנסת חיים כץ. אני מכיר את חיים כץ שנים רבות כיושב-ראש ועדת העבודה והרווחה בכנסת, כשר העבודה והרווחה, כשותף פוליטי בקואליציה בהסתדרות, כיושב-ראש ארגון עובדי התעשייה האווירית, כחבר ותיק בסיעת הליכוד המתמודדת על הנהגת המדינה מול כחול לבן. אני מעריך את פועלו - - - אבי, זה כדי שלא יגישו נגדך כתב אישום? שאני אבין.

אני מבקש, זה לא לעניין. אני מבקש שתיקח את ההערה שלך בחזרה.

זה מיותר לחלוטין. אתה יכול להמשיך. תודה שאתה נותן לי להמשיך... וגם תודה שקטעת אותי... לא, דיברתי אליו. אני מעריך את פועלו, את עשייתו החברתית בתפקידיו השונים. אני בטוח שרבים מכם מכירים את חיים כץ שנים רבות, מי יותר ומי פחות, ואני בטוח שהאירוע של דיון בחסינות לחיים כץ אינו פשוט לכם כמו גם לי. עם זאת, אני חייב לציין, חובה עלינו, כחברי ועדה וכחברי הכנסת הדנים בחסינות, לעשות את תפקידנו תוך הקפדה על עקרונות החוק. השיקול היחיד אשר עלינו לבחון הוא האם עילות החסינות מתקיימות במקרה שלפנינו, להבדיל מהדיון בעבירה עצמה. אנחנו נשמע במהלך הדיון את הייעוץ המשפטי לוועדה, את היועץ המשפטי לממשלה, את פרקליטיו של חיים כץ ואת חיים כץ עצמו. לא בדיון הזה. אתה לא מדבר בדיון? היום לא. במהלך הדיונים. הדיון הוא גם היום וגם ביום שלישי. נשאל שאלות ולאחר הדיון נתכנס ונצביע לפי שיקול דעתו האישית של כל אחד. אני מבקש לשמור על ממלכתיות ודרך ארץ במהלך הדיון, לכבד את הדוברים ואת כנסת ישראל. מה שאנחנו נעשה מבחינת סדרי הדיון היום היועצת המשפטית של הוועדה תשלים עכשיו אחריי, היועץ המשפטי לממשלה יישא את דבריו ויציג את כתב האישום, אני מבין; אחר כך היועצת המשפטית של חיים כץ תטען. אנחנו נתחיל תגובה היום של היועץ המשפטי לממשלה או שנשאיר את זה ליום שלישי? אני לא אסיים היום. דובר על זמנים. נעשה את הדיון הזה פחות או יותר עד השעה 15:00. אני קצת מתקדם עם סדר הדברים של באת כוחו של חיים כץ ונשלים ביום שלישי. עוד מילה אחת לחברי הכנסת. חשוב שזה יהיה דיון מסודר. קודם כול, אפשר תמיד לשאול שאלות הבהרה, ומי שמאוד חשוב לו לשאול שאלות הבהרה, יבקש ויקבל אישור. אבל צריך לדעת, הדיון המהותי יתקיים גם אחרי שישמעו את הכול, אחרי שיישמעו כל הדעות ויהיו שאלות ותשובות של באת הכוח של חיים כץ והיועץ המשפטי לממשלה, כך שיינתן לכל אחד זמנו לשאול, לברר את הדברים ולקבל החלטה בסופו של דבר. בבקשה. אני אציג את מסגרת הדיון ואת הכללים שחלים עליו, והכול בנוסף למסמכים שהועברו לכם מראש ושגם מונחים בפניכם עכשיו בתיקים מסודרים. בעיקר אני רוצה לעשות סדר במונחים שמשמעותיים לדיון הזה, כדי שכולם יהיו על אותו דף, כי בשאלות שהגיעו אליי מחברי הכנסת ומהעוזרים נראה לי שיש קצת בלבול במונחים. נתחיל עם החסינות המהותית, שהיא החסינות שנתונה לחברי הכנסת בקשר לדברים שהם עשו או אמרו במילוי התפקיד בכנסת או מחוץ לכנסת. זאת חסינות מוחלטת במובן שאי-אפשר להסיר אותה, היא עומדת לחבר הכנסת גם לאחר סיום הכהונה שלו, גם בהיבט פלילי וגם בהיבט אזרחי. והתכלית שלה היא לאפשר לחבר הכנסת למלא את התפקיד שלו ללא חשש שיינקטו נגדו הליכים משפטיים בקשר אליו. אבל מה זה אומר "במילוי התפקיד" או "למען מילוי התפקיד"? חבר הכנסת אמור למלא את התפקיד שלו באופן חוקי, הוא לא יכול להחליט שהוא ממלא את התפקיד תוך הפרה של החוק. והתשובה שניתנה לשאלה הזאת בפסיקה היא שהחוק מניח שיש סביב תפקידו של חבר הכנסת, שכולל פעולות חוקיות, איזה מתחם או מעטפת של פעולות בלתי חוקיות, שרק עליהן תשתרע החסינות המהותית. גלישה למתחם הזה יכולה להיתפס כסיכון מקצועי של חבר הכנסת, ולכן המבחן שנקבע בפסיקה נקרא "מבחן הסיכון המקצועי" או "מבחן הסיכון הטבעי" מה טבעי שחבר הכנסת ייגרר אליו במסגרת הפעילות החוקית שלו. מכאן שעל חבר הכנסת שטוען לחסינות מהותית, על מעשה לא חוקי שעשה, להראות שהוא נגזר ממעשה חוקי ולגיטימי שהיה חלק מהתפקיד שלו. במסמך שמונח בפניכם, שהכנתי, יש דוגמאות למקרים שבהם בתי המשפט החליטו לקבל טענות של חברי הכנסת שמעשים אסורים נעשו במילוי התפקיד. כמו שאתם תראו, רוב הדוגמאות שם הן של התבטאויות. זה לעניין החסינות המהותית. מה זה הסוג השני, החסינות הדיונית? בהקשר של עבירות פליליות אנחנו מדברים על זה שהיועץ המשפטי לממשלה מחליט להגיש כתב אישום נגד חבר הכנסת.

הוא סבור שחבר הכנסת עבר עבירה פלילית שלא חלה עליה החסינות המהותית. עדיין חבר הכנסת יכול לפנות לכנסת ולבקש שהיא תקבע שיש לו חסינות בפני העמדה לדיון. זה שונה מהחסינות המהותית, כי אם החסינות הדיונית תינתן, שזה נעשה בהמלצה של ועדת הכנסת והחלטה סופית במליאה, היא תהיה בתוקף רק באותה כנסת. ובכל מקרה, אחרי סיום הכהונה, אפשר להעמיד את חבר הכנסת לדין. שמעתם על תיקון 33 והיפוך הנטל עד 2005, אם היועץ המשפטי לממשלה רצה להגיש כתב אישום נגד חבר הכנסת,

תמיד לפנות לכנסת ולבקש שהיא תסיר את החסינות. ב-2005 תוקן החוק וברירת המחדל שונתה. כלומר, אין יותר חסינות אוטומטית, אלא היועץ יכול להגיש את כתב האישום, אלא אם כן חבר הכנסת הודיע לכנסת בתוך 30 ימים שהוא מבקש שהיא תקבע לו חסינות דיונית. לפי החוק המתוקן חבר הכנסת לא יכול סתם לבקש חסינות דיונית, הוא צריך להוכיח שמתקיימת לפחות אחת מבין ארבע העילות שהחוק מונה, שמצדיקה לא להעמיד אותו לדין בזמן שהוא מכהן בכנסת. זה בעצם ההליך שבו אנחנו נמצאים עכשיו עם הבקשה של חבר הכנסת חיים כץ. הוא מבקש שהכנסת תקבע לו חסינות דיונית לפי כל ארבע העילות. ולכן אני אציין את כולן ובנוסח הנמצא בפניכם גם הוצאתי לכם בנפרד רק את נוסח החוק, שתוכלו גם לראות את זה בקלות. מה הן ארבע העילות? העילה הראשונה מדברת על כך שהעבירה שבה חבר הכנסת מואשם נעברה במילוי התפקיד או למען מילוי התפקיד כחבר הכנסת, וחלות על זה הוראות החוק בעניין החסינות המהותית. נדמה לי שזה מה שגורם לעיקר הבלבול והשאלות שקיבלנו מחברי הכנסת.

זה אומר שחבר הכנסת שמבקש חסינות דיונית בעצם טוען שהוא זכאי להגנה של החסינות המהותית,

שהוא ביצע את המעשה שמיוחס לו במסגרת התפקיד. מה שזה אומר שהוא לא הצליח לשכנע את היועץ המשפטי לממשלה שעל המעשים שלו חלה החסינות המהותית, והחוק מעניק לו את הזכות לחזור על הטענה הזאת בפני הכנסת. אבל מאחר שאנחנו במסגרת של חסינות דיונית, המשמעות של החלטה של ועדת הכנסת ושל הכנסת שמקבלת את הטענה לגבי העילה הזאת, זה שלא ניתן יהיה להעמיד אותו לדין רק בכנסת הזאת. ועוד דבר שחשוב לציין בהקשר הזה, בלי קשר אם הטענה התקבלה או לא התקבלה, שאפילו אם חבר הכנסת לא טען בכלל לחסינות מהותית, עדיין הוא יכול לטעון את זה בבית המשפט, אם הוא יעמוד לדין ויתקיים דיון. שאלת הבהרה. את הבקשה לחסינות מהותית יכול לאשר אך ורק בית המשפט ולא הכנסת? לא. גם הכנסת. זו שאלה שמתעוררת הרבה. שאלתי שאלה ברורה, האם את הבקשה לחסינות מהותית רשאי חבר הכנסת להגיש לכנסת או שהוא צריך לבקש אותה אך ורק מבית המשפט? הוא טוען אותה שלוש פעמים. פעם אחת הוא טוען אותה בפני היועץ המשפטי לממשלה,

אל תעמיד אותי לדין. לא טענו טענה כזאת. איזה טענה? שחלה החסינות המהותית? לא טענתם את זה בפני היועץ? אבל עכשיו אתם טוענים טענה כזאת. - - - בפני היועץ לא נטענה טענה. מיקי, שיהיה מסודר.

זו באמת נקודה מבלבלת, אז אני אחזור עליה עוד פעם. מה שאני מבקש, כשהיא תסיים, זה פשוט יהיה יותר קל. ואז אם יש לך שאלת הבהרה, תשאל. תחדדי את הדברים האלה. חבר הכנסת רשאי לטעון בפני היועץ המשפטי לממשלה עכשיו נאמר לי שחבר הכנסת כץ לא טען רשאי לטעון בפני היועץ המשפטי לממשלה שרוצה להעמיד אותו לדין: אל תעמיד אותי לדין, כי המעשים שלי נעשו במילוי התפקיד או למען מילוי התפקיד לפי המבחנים של הפסיקה שהזכרתי: מבחן הגלישה, מבחן הסיכון המקצועי אתה לא יכול להעמיד אותי לדין על זה. אם היועץ המשפטי לממשלה מקבל את הטענה, הוא לא ימשיך עם ההליכים ולא יעמיד לדין. אם היועץ המשפטי לממשלה סבור שעל המעשים לא חלה החסינות המהותית, הוא יודיע לחבר הכנסת: אני הולך להעמיד אותך לדין. חבר הכנסת רשאי לבקש שהכנסת תקבע לו חסינות בארבע עילות, כשאחת מהן היא החסינות המהותית.

פעם שנייה שהוא יכול לטעון את זה,

ואם קיבלו את זה? רק רגע.

אם קיבלו את זה - - - לא, לא. אני מבקש, שאלות בסוף. תנו לה לסיים. אם הכנסת מקבלת את הטענה הזאת, היא מעניקה לו חסינות דיונית בטענה של חסינות מהותית.

באותה כנסת לא ניתן יהיה להעמיד לדין, אבל יש עוד מקום שאפשר לטעון את זה, וזה בבית המשפט. הטענה הזאת בפני היועץ ניתנת בשימוע? רק שנייה.

אל תעני. זה לא היה ברור. אבי, זאת נקודה שאנחנו לא מבינים. שנייה. תנו לה לסיים. תקשיבו רגע כולם - - זו שאלה חשובה, אבי. - - אנחנו יושבים פה מסביב לשולחן מעל 40 אנשים, כל אחד שמדבר בסופו של דבר יפריע לרצף של הדיון. גם בשאלות ביקשתי שהיועצת המשפטית תסיים את דבריה ואז תשאלו. מה שמבלבל את כולם פה לגבי חסינות דיונית וחסינות מהותית בכל מקרה החלטה של הוועדה, גם בבקשת חסינות מהותית, היא החלטה דיונית שתקפה לכנסת שבה היא ניתנה. זה מה שמבלבל את כולם.

נכון. אני רק אשלים. המקום השלישי שבו חבר הכנסת יכול לטעון שהדברים נעשו במילוי התפקיד, מעבר ליועץ המשפטי לממשלה, שבכל מקרה בוחן את זה כשמדובר בחבר הכנסת ופה בכנסת, זה בבית המשפט. אם חבר הכנסת עומד לדין, לא משנה אם הוא טען בכנסת שיש לו חסינות, לא טען, הוא יכול לטעון בבית המשפט שהמעשים נעשו במילוי התפקיד, לפי המבחנים שהזכרתי, מבחן הגלישה וכו'. אם בית המשפט מקבל את הטענה הזאת, ייפסק ההליך המשפטי. והיו מקרים כאלה. מקרה מהשנים האחרונות, למשל שהיועץ המשפטי לממשלה, לא הנוכחי, ביקש להעמיד אותו לדין על התנהגות בכמה הפגנות. הוא לא פנה לוועדת הכנסת, עמד לדין, ובית המשפט טען שמתקיימת חסינות מהותית, ובית המשפט קיבל את הטענה ביחס לחלק מהאישומים. את אותה טענה אפשר לטעון בכמה מקומות, אבל המשמעות היא אחרת, כי המשמעות כאן היא שחלה החסינות הדיונית בלבד. זאת אומרת לכנסת אין סמכות להעניק חסינות מהותית. נכון. זו הייתה העילה הראשונה. העילה השנייה מבין ארבע העילות שיכול חבר הכנסת לטעון לשם קיום החסינות הדיונית היא, שכתב האישום הוגש שלא בתום לב, תוך אפליה. העילה הזאת דומה למה שחברי הכנסת היו שוקלים עד תיקון החוק ב-2005, כשהיועץ המשפטי לממשלה היה מבקש הסרת חסינות. בגדול, זו הטענה שהחלטת היועץ התקבלה ממניעים פסולים, שהשיקולים שלו לא ענייניים. העילה השלישית, שגם היא נטענת בפניכם כעת, דורשת התקיימות של מספר תנאים. הכנסת או מי שמוסמך בה לכך קיימו הליכים או נקטו אמצעים לפי הדינים והכללים הנהוגים בכנסת נגד חבר הכנסת בשל המעשה המהווה עבירה לפי כתב האישום זה בגדול, החלטה של ועדת האתיקה התנאי השני, העבירה בוצעה במשכן הכנסת, במסגרת פעילות הכנסת או ועדה מוועדותיה, והתנאי השלישי, אי-ניהול הליך פלילי, בהתחשב בחומרת העבירה, מהותה או נסיבותיה, לא יפגע פגיעה ניכרת באינטרס הציבורי. מדובר בשלושה תנאים מצטברים, ועל ועדת הכנסת ליצור איזון בין המרכיבים השונים של העילה.

האם אפשר להסתפק בהחלטה שקיבלה ועדת האתיקה ביחס לחומרת העבירה. והעילה הרביעית והאחרונה אומרת שייגרם נזק של ממש בשל ניהול ההליך הפלילי לתפקוד הכנסת או ועדה מוועדותיה או לייצוג ציבור הבוחרים, ואי-ניהול הליך כאמור, בהתחשב בחומרת העבירה, מהותה או נסיבותיה, לא יפגע פגיעה ניכרת באינטרס הציבורי.

גם כאן נדרש ליצור איזון בין המרכיבים השונים שבעילה, וצריך לבדוק האם בגלל הפגיעה באינטרסים של הכנסת או קבוצת הבוחרים שאותה מייצג חבר הכנסת יש הצדקה למנוע את ניהול ההליך כל עוד הוא מכהן בכנסת. עד כאן לעניין העילות. יש גם תרשים שעשיתי ומונח לפניכם, שאומר שאפשר לראות את התנהלות הדברים לפי החוק.

אם ועדת הכנסת מחליטה לקבל את הבקשה של חבר הכנסת כץ, להעניק לו חסינות בעילה אחת או יותר, היא תגיש המלצה למליאה, והיא תצטרך להכריע בעניין. אם המליאה תאשר את ההמלצה, לא יוגש כתב האישום לבית המשפט בכנסת הנוכחית, והיועץ יהיה רשאי לשקול להגיש את זה בכנסת הבאה, ואז כל ההליך הזה יתקיים מחדש. אם ועדת הכנסת תחליט לדחות את הבקשה, ההחלטה שלה סופית, והיועץ יהיה רשאי להגיש את כתב האישום לבית המשפט, וההליך יוכל להימשך גם אחרי הבחירות בלי שיהיה צורך לחזור לכנסת. אותו דבר גם עם המליאה. אפשר שאלת הבהרה? אני ממש מסיימת, ממש עוד שני משפטים. ההצבעה גם בוועדה וגם במליאה תתבצע בנפרד, לגבי כל עילה, כי כמו שציינתי ההחלטה היא לא סתם בעד או נגד חסינות, אלא צריכה להיות קשורה לעילה מסוימת. זאת אומרת, הוועדה בוחנת את העילות. היא לא בוחנת האם מה שכתוב בכתב האישום הוא נכון או לא נכון. הטענה שלא עשיתי משהו היא לא טענה שנדונה בוועדת הכנסת. ההנחה היא שיש עובדות בכתב האישום, והשאלה היא האם מתקיימות העילות ונכון לא להעמיד את חבר הכנסת לדין באותה כנסת. לא מתעסקים עם כתב האישום. הוועדה לא מחליפה את בית המשפט, לא עושים פה משפט זוטא או הכנה להליך המשפטי. ולסיום, אני אזכיר שמדובר בדיון מעין שיפוטי, שהחוק והתקנון קובעים לגביו כללי דיון מיוחדים: רשאי להשתתף בהצבעה רק חבר הוועדה או ממלא מקום, שנכח בכל הישיבות כרגע מדובר על שתי ישיבות, אני לא יודעת אם יהיו יותר, ואז צריך להיות נוכח בכל הישיבות. מי שלא נמצא היום למשל, כבר לא יוכל להצביע ובכל ישיבה צריך להיות נוכח לפחות מחצית ממשכה. הרישום הוא מדויק, ולכן יש ליד הדלתות אתם רואים פה ובדלת השנייה בחוץ יש עמדות עם מחשבים, ומסמנים את הכניסה והיציאה שלכם כמו שאתם נכנסים לבניין, ואז יצא דוח שיראה לגבי כל חבר כנסת האם הוא נכח לפחות 50% מזמן הישיבה, ולפי זה אפשר יהיה לדעת מי זכאי להשתתף. אלה עיקרי הדברים שרציתי לפתוח בהם - - - - - - לא,

רק רגע. רק רגע. - - - אני רוצה שנייה לתמצת. חברים, לאט לאט. תתייחס למה שהעלה חבר הכנסת - - - לאור הדברים של היועץ המשפטי, צריך גם לתחום את זמן הסיום. ב-15:00 אתה מסיים?

אנשים צריכים לקחת בחשבון כשהם באים ליום כזה שהם באים לכל הישיבה - - - אחרי - - - תן לי רגע לסיים. - - - שהם באים לכל הישיבה והם לא מחשבים את הזמן לפי מחצית הישיבה. זאת דעתי - - - - - - - שאנשים יקבלו החלטה נבונה. אי-אפשר לשים פה סטופר, כי אני עדיין צריך להתחשב בטיעונים של באת כוחו של חיים כץ, זה אומר שזה יהיה עד שעות אחר-הצוהריים, בערך 15:30-15:00, זה הצפי. אבל אני אומר עוד פעם, אני מבקש מאנשים להביא בחשבון ששעת סיום הישיבה היא לא הרמטית ושהם באים בשביל להקשיב, לא בשביל לעשות 51% מהזמן והולכים. לא בגלל זה. אדוני היושב-ראש, גם לנו יש סדר-יום. זה לא בגלל 50%. אנשים צריכים לדעת ביום כזה מתי הוא מסתיים. אז אמרתי. - - - יש לנו קמפיין בחירות, אנחנו צריכים להביא 61 מנדטים, לא לשבת פה כל היום. רק אם משעמם לכם ואתם - - - אין פה כפייה,

הרי הדיון הזה מיותר, בעוד חודש - - - שלמה. שלמה, אתה מפריע לי בדיון. זמן הישיבה עד 16:00 מקסימום. אולי כדאי לשקול להעביר את הדיונים לאולם נגב. נשקול לקיים את הישיבות באולם נגב למרות שהבלגן נוצר מזה שאנשים מדברים. אם נגדיל את האולם מספר האנשים יגדל גם וזה לאו דווקא יקטין את הרעש, אבל נשקול את זה. אני מבקש להמשיך. דגש אחד, אנחנו דנים בעילות שבאת כוחו של חיים כץ תטען לגביהם ובסופו של דבר נצטרך לקבל החלטה אם העילות

שאלה ראשונה, בהתאם לסעיף 1 לחוק החסינות, יש סעיף יחסית ברור ונהיר שאם חבר כנסת עושה את עבודתו, או עושה פעולה, גם אם יש בה חשש לעבירה פלילית תוך כדי מילוי תפקידו, שלדעתי ברור שהמקרה דנן, גם בהתאם לכתב האישום שהוגש מנסה לייחס לחיים כץ משהו שבוצע תוך כדי

אני חושב שלא סביר ונכון שלכנסת לא תהיה את האפשרות או את הזכות להעניק חסינות מהותית בכל מקרה שיש בפניה. אני חושב שארבל כבר ענתה על זה בהרחבה לפני זה. זו פעם ראשונה שאנחנו שומעים על זה. אני רוצה לשאול את היועצת המשפטית לוועדה בהמשך לפרשנות שהיא הציגה,

לא מפריעים לך, אבל די עם זה.

תסיים את השאלה בבקשה. אם אני מניח שבסופו

גם בכתב אישום שמוגש לבית משפט,

יש לי טענה של no case to answer, אין להשיב לאשמה. יכול להיות שיש פה, לטענת חלק מאתנו, גם אם כתב האישום מונח ואני קורא אותו וגם בהנחה שזה יוכח, זה לא מגלה עילה. אז איך

יש מקומות שבהם מכניסים אמירות כמו "הטעה ביודעין את הוועדה", או "אמר טיעון במתכוון",

שמייחסים כוונות ולאו דווקא את

אני מנסה להבין מה הבסיס? אני לא משפטן גדול,

חולק על מה שאתם כותבים במסקנות שלכם, שאנחנו צריכים

יש פה חברי כנסת שחושבים שצריך לשנות את החוק,

זה לא הפורום כרגע לעשות את זה. החוק הוא זה שקובע שאנחנו כרגע נמצאים בדיון על חסינות דיונית.

הוא יהיה מודע היטב ויתייחס למה שקרה פה בכנסת בשיקוליו. אני רוצה להבהיר לגבי החסינות המהותית במבחן הגלישה. שאלו כמה חברי כנסת כי זה באמת מעט מבלבל. לכאורה מה זה במילוי התפקיד? אם חבר

זוהי אותה גלישה מהמותר לאסור המאפיינת סיכון כרוך וטבעי לתפקידו של חבר הכנסת וכו'. כלומר, אם חבר כנסת בא ואומר, היום אני הולך לחשוף

בטלוויזיה או בכנסת.

גם אם חברי כנסת יחשבו שזה במילוי התפקיד, היועץ המשפטי לממשלה יכול לסבור

זה שגיבוש כתב האישום נעשה מתוך הבנה שהזירה שבה פועלים חברי כנסת היא מורכבת לעיתים רבות,

הרבה מהמקובל בשירות הציבורי

אנחנו מבקשים שתבקש מכולם לשמור על השקט. נא לשמור על השקט. יש שלושה ערכים מוגנים, אני אדבר עליהם אחר כך. יש חובה לשמור על טוהר המידות של חברי הכנסת, זה ערך ראשון. תקינות העבודה בוועדות הכנסת זה הערך השני ובאמון הציבור לכך שמוסדות השלטון, דגש במקרה הזה על כנסת ישראל וועדותיה, מתנהלים

הפכו השניים לחברים מאוד מאוד קרובים. החקירה נפתחה,

מידע שהעלה חשד כי חבר הכנסת כץ וחברו בן ארי, שהוא כאמור סוחר שוק ההון מיומן

גם נחשפה מערכת היחסים האישית והכלכלית בין חבר הכנסת כץ לבן ארי. כך נחשפה פעילות החקיקה - - נחשפה?

הכנסת כץ קידם במסגרת תפקידו כיושב ראש ועדה בכנסת,

הסתרה מכוונת של אופי היחסים בין השניים ושל טיב האינטרסים שבהם הם

באי כוחו, היו כמה של כץ במהלך השימוע שהתקיים בפניי, וכמו תמיד, מי שנמצאת כאן הטיבה לטעון, אני שוכנעתי והגעתי למסקנה בין היתר שיש יחסי חברות עמוקים מאוד בין השניים, כי בעיניי קיים ספק בנוגע להתקיימותה של עבירת

שערכן הכלכלי היה רב ביותר, והיה גם בין חבר הכנסת כץ ובן ארי תיאום עסקאות בבורסה לניירות ערך, בלי לסמן אותן כעסקאות מתואמת, דבר שנדרש לפי כללי

בעידודו של חבר הכנסת כץ, נטל בן ארי גם חלק דומיננטי ומרכזי בדיונים, ואף הוחלט כי ייטול חלק בניסוח ההצעה. לכל אורך הדיונים בוועדה נמנע חבר הכנסת כץ ביודעין מלמסור לחברי הועדה ולגורמים אחרים שליוו את עבודתה דבר על מערכת היחסים המשמעותית,

ובן ארי המשיך להעניק לחבר הכנסת כץ סיוע ועזרה כלכלית,

המלצה לרכישת ניירות ערך, בשעה שהוא מחזיק בידו מידע פנים. זה אותו דבר שתיארתי קודם, זה לא מיוחס לחבר הכנסת כץ, אבל - - - והדבר גם הניב לו תועלת כלכלית

ורק לטעם שבגינו הופקד בידם הכוח והסמכויות, שמשרתי ציבור לא ינצלו לרעה את תפקידם ואת כוחם במשרה שהם מופקדים עליה,

לשם הפקת טובת הנאה אישית פסולה עבור עצמם, או עבור מי שהם חפצים

תכלית האיסור הפלילי של מרמה והפרת אמונים היא לשמור על האמון שהציבור רוחש

הפעולה הראשונה שאני ביצעתי כשבאתי לבחון

שבו היה מצוי חבר הכנסת כץ בתקופה הרלוונטית. הבחינה הזו כוללת שני רבדים ששלובים זה בזה: הראשון הוא בחינת סוג ניגוד העניינים, והשני בחינת עוצמת ניגוד העניינים.

מבחינת סוג ניגוד העניינים, אני אדבר קודם באופן כללי ואחרי זה על

לכולנו יש מערכות יחסים שמציבות אותנו בניגוד עניינים. איננו נדרשים חלילה להפסיק קשרים חבריים או כלכליים,

מה שמצופה ממי שהוא נאמן של הציבור זה לא לבצע פעולות תוך שהוא מצוי בניגוד עניינים, לא כל שכן פעולות למען מי שהוא מצוי עמו בניגוד עניינים. פעולה תוך כדי ניגוד עניינים יכולה כמובן בנסיבות חמורות גם

התייחסתי לזה קודם, החברות היא כל כך קרובה כמו בן משפחה, שזה למעשה מה שבין השאר הסיר מהשולחן את עבירת השוחד מבחינתי,

כי זה יוצר ניגוד עניינים הרבה יותר חריף וסיטואציה שבה אסור לקבל החלטות במצב הזה ואסור

נפניתי לבחון את טיבה של הפעולה שנקט חבר הכנסת חיים כץ במסגרת תפקידו בזמן שהיה בניגוד העניינים המתואר. לעניין זה,

והפרת אמונים יש "מקבילית כוחות" בין עוצמת ניגוד העניינים מצד אחד לבין טיב

לכן במקרים מסוימים יש לאפשר לחבר הכנסת להגשים את רצון הבוחר, גם אם הוא מצוי ביחס אליו בניגוד עניינים מסוים. אבל אם בתוך אותו מרחב פעולה ייחודי, שהוא רחב מאוד בצדק,

אבל האם כל המקרה תקשורתית היה לפני ההצבעה על הגז?

לא, אתה שואל שאלה של לוחות זמנים, זו שאלה מתקדמת

אני שואל אם האירוע וכל הסיבוב התקשורתי היה לפני או שהיה אחרי,

יש תאריכים, אני יכול להגיד לך, זה היה לפני. האירוע היה

קיש, עזוב. זה לא עזוב בכלל, אנחנו רוצים להבין את זה אבי. מה אתה רוצה להבין?

מי יופיע בפני הוועדה,

איזה מצג יעמוד בפני חברי כנסת שחברים בוועדה וגם במליאה, וסמכויות מנהליות נוספות. זו פונקציה מנהלית, שיש לה השפעה רבה,

וזאת משום שגם בפניה הוסתר חלק נוסף ומשמעותי של אותה התנהגות. הרכיב השלישי לעניין שבחנתי - זה ההשפעה הפסולה על גורמים נוספים,

למעשה, על שלושה. המקום הראשון זה ועדת הרווחה עצמה שחבר הכנסת כץ

ככל שזה נוגע לעילות החסינות - זה לא הדיון,

אבל אני רוצה להמשיך עם טיעוני באת כוחו של חיים כץ. יש לי שאלות הבהרה.

בקשה. לא כדאי שנשאל שאלות שהוא יענה עליהן במרוכז? כמה שאלות שהוא ישיב עליהן בבת אחת. רק אל תחזרו על אותן שאלות. לי יש שתי שאלות. צורף לנו הדיון בוועדת

חברי הכנסת מייצגים ציבור ומייצגים מפלגה. במליאה לא ניתן להחליף אותם.

"אתה לא יכול להצביע במליאה", בעצם הייצוג של הציבור נפגע. אף

כן יש מקרים שבהם הוא נדרש להצהיר על קשרים אישיים שיש לו ועל ניגוד עניינים

בוועדה, כאשר חבר הכנסת נמצא בניגוד עניינים,

ואז יוכל להחליף אותו חבר מסיעתו. זה לעניין ההבדל בין הוועדה למליאה. או מסיעה

אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. תכבדי את ההתנהלות.

אבל - - אני מנהל את הדיון. את לא תנהלי במקומי. אני החלטתי

גם לחבר כנסת, לא יעזור כלום.

זה שוחד, לא

אני סוגר כשאני לא רואה שום - - יש

פה היה מקרה מאוד מאוד חריג שאני לא חושב שהוא מאפיין את העבודה הפרלמנטרית.

שאלתי שאלה שאני מבקש עליה תשובה. הוא לא ענה על השאלות שלי, הוא ענה רק לה. אני מבקש שלא יהיו יותר התפרצויות לדברי היועץ המשפטי, אני לא אסבול את זה. ניסיתי לענות,

אל תגיד לי, "אתה טועה".

היחידה שיכולה להגיד לי שאני טועה בנושא הזה זו היועצת המשפטית של הוועדה. אנחנו לא מכריעים פה בנושא הפלילי,

הוא נותן לי סיוע כלכלי מאוד גדול.

אני עכשיו יכול לקדם חוק שהוא מביא ויוזם אותו?", הוא היה מקבל תשובה באיזה תנאים כן, באיזה תנאים לא,

לקדם את זה

איך מזה בן ארי עשוי להרוויח רווח? אני איש כלכלה וגם איש של שוק ההון. אני לא מצליח להבין את האמירה הזאת. אני מבקש הסבר.

אתה באמת לא מבין? אני לא מבין. אתה רוצה שאני אגיד לך למה? אני מבין שיש שוק

זה נראה לי קשקוש לפי ההבנה הכלכלית שלי.

את האמירות האלה "חוק ליטו אני אעשה לך" אתה מכיר? זה בכתב האישום. קיש, שנייה. שיענה. שנייה. קודם כול, הוא יענה לפי שיקול דעתו.

בסוף אנחנו נחליט גם לפי שיקול דעתנו. א', אני לא אומר ליועץ המשפטי מה לענות,

אז אני רוצה לדעת, האם באמת כתבי האישום על הפרת אמונים ועל מרמה הם גם על כל ההתנהלות בתיק ההשקעות?

כן, עובדה, הוא שכח בכלל מה השאלה שלי. הוא בחר לא לענות. קיש, זה לא מכובד, ואני מבקש להפסיק את זה.

כלומר, אני מנסה להבין אם כשזה קרה מישהו ידע, כשאתה סוחר במניות,

זה ייטיב?

אולי זה ירע, כי הרי בורסה זה מקום שאתה לא יודע?

אם כל דבר שבו אנחנו נצטרך לפעול, לשאול שאלה האם מותר לנו או אסור לנו?

באופן טבעי נחשוב אולי זה

ולכן אני חייבת להבין, איך

אמורים לפעול אם זה בסיס המחשבה. גם אם כולנו פה נחליט פה אחד שמגיעה חסינות, עדיין בסיס המחשבה של מה שאתה אומר פה הוא מאוד קשה לנו

וזה קרה פעם אחת בשבע שנים, כך שאני חושבת שאכן יש דברים כאלה ברמה הכללית,

אני כן חושבת שהדיון כאן נוגע, ואתה רואה שהרבה מאיתנו

שאסור לה להתקיים, ושעם כל אחד מאיתנו יעמוד במצב הזה, אז הוא ידע שהוא עומד בפני כתב אישום על עבירות שחיתות, אולי שוחד, אולי מרמה והפרת אמונים, זה יהיה

בפסיקת בית המשפט העליון זאת הגלישה שמדברים עליה. זאת אומרת, לא תכננת מראש להפר את החוק, עשית דבר מסוים מתוך להט העבודה הפרלמנטרית על דוכן הכנסת,

כאלה,

אי אפשר למחוק את

וגם השאלה ששאלת קודם קשורה לזה אולי. אז בסדר, היו מעירים לו מבחינה אתית,

פלילי, מה אתה רוצה? עכשיו, השאלה האחרת היא יותר מסוכנת לדעתי,

לה חשבה שהוא היה צריך לגלות את זה לוועדת הרווחה, והיא לא ידעה

וגם לחבר הכנסת כץ היה עשוי לצמוח מהעניין הזה - - - עשוי היה. אני אומר את זה כל הזמן,

אני חזרתי מאה פעם. - - - אני לא בחקירה נגדית.

היא תשמח. אני פחות אשמח, אביחי. אני פחות אשמח. את רוצה לשאול, איילת?

אז צבי האוזר, בבקשה. אדוני היועץ, כהערה מקדמית,

האם הפעילות המיוחסת לחבר הכנסת כץ עולה לכדי שהיא נוגדת את העניין הכללי של הציבור, או שמא הוא פעל כאשר לצד תיאום עם העניין הכללי יש לו עניין אישי?

זו הטענה. השטח הנושם הזה לעניין של חסינות. צביקה, אבל אנחנו לא - - - נבטל את ועדת האתיקה, נלך למשפט על כל דבר,

לגבי השאלה השנייה, זה מופיע בכתב האישום. ואני גם התייחסתי לזה בדברים שלי,

זאת אומרת, בעניין הזה אני גם מכיר אותו. עוד פעם, אין טענה שהוא חשב שהוא עושה משהו שיזיק לציבור,

- - - יש ניגוד עניינים - - - צביקה.

הוא מבחן גודל הקבוצה: אם חבר כנסת מקבל איזושהי החלטה שתשפיע על קבוצה מאוד גדולה של אנשים, על תושבי הצפון, וגם אם הוא מתגורר בצפון ונותנים איזושהי הטבה לאנשים שגרים שם,

זה לא נחשב בכלל ניגוד

והתשובה הייתה: ככל שזה משהו שחל על כל אלמנות צה"ל או על קבוצה מאוד גדולה,

בסדר גמור. פנסיה לאנשי צבא שיושבים בוועדת החוץ והביטחון? לא, אנחנו

אין לי מה לענות.

לדעתי כן. אתה מקל ראש בחברי הכנסת שרוצים לעשות את עבודתם נאמנה ולא שרטטו לנו מעולם את

כשלא מתקיים דיון ענייני על זה - - - ואנחנו פעם ראשונה שומעים את זה,

חס וחלילה. אתה לא יכול להקל ראש ולשלוח בן אדם למשפט סתם כאין לך

אז נשאלות שאלות.

את לא היית יודעת את הגבול באמת? אני סומכת עלייך.

אין הערה, יש רשות דיבור.

בבקשה. אדוני היושב-ראש, כבוד היועץ, נפגשתי באופן אישי עם חבר הכנסת חיים כץ, שמעתי אותו. קיבלנו את החומר ואת כתב האישום. באמת, איך שהתחילה החקירה,

שהוא משתמש במידע פנים,

ידוע, ואמרת את זה בהגינות, שאתה הגעת למסקנה אחרי השימוע שאתה מוריד את כל העבירות האלה.

לא רק עבירה של שוחד, אלא גם על חוק רשות ניירות ערך, לא שימוש במידע פנים,

אולי בגלל הדברים שהוא ידע אז ולא סיפר לציבור, הייתה הטייה בחוק - - - לכן יש פה עניין אישי

עכשיו אתה מציע ציר משפטי שעל פניו, אם אני מבין נכון, זה בדיוק העניין שבגינו יש חסינות לחברי כנסת. חסינות מהותית. אני רוצה להתייחס גם לנושא של יידע. אני זוכר כראש עיר וכחבר מועצה, אני רואה אותו דבר

הוא לכאורה ביותר ניגוד עניינים.

מי שמתעסק בחינוך, לא יכול להיות משפיע בחינוך,

זה קשור לשאלה השנייה בגלל שיש לך יתרון יחסי בתחום מסוים, אז תגיד את הבעיה שלך ויחפשו פתרונות. אולי ימצאו את הפתרונות. כשאתה מסתיר את הדברים האלה, זה לא

למיטב ידיעתי, כן. האם יכול להיות קשר כספי בין המומחה לחבר הכנסת? עונה היועצת המשפטית: אני לא מכירה שום הגבלה על טיב הקשר בין חבר הכנסת לאדם שמוזמן על ידו לוועדה.

זה בדיעבד.

חבר הכנסת מיקי. מחר בבוקר, חברים, אנחנו נקדם חוק שיהיה לטובת הציבור פר אקסלנס ובמקרה אחד מהחברים הכי טובים שלכם, נניח,

נשאלת השאלה: במה חטא חיים כץ. זו השאלה שנשאלת פה ולכן אנחנו גם רוצים להחליט היום בדיון אם היה פה חטא גדול, כפי שטוען היועץ המשפטי

יכול להיות שחלק מהעובדות שציינת בכתב האישום הן אפילו נכונות. אבל דבר אחד מרכזי לא הייתה לך סמכות לשקול, ואני אגיד לך מהו. לא הייתה לך את הסמכות לשקול,

אוי ואבוי ליום הזה.

אתה לוקח את זה למקום לא נכון. יש לך פה שולחן שלם של חברי כנסת שהם חרדים, הם לא יודעים מה הולך להיות איתם. למה אתה לוקח את זה?

לכן אני

יש לך שלוש דקות.

אני יודע שביקורת לא כל כך אוהבים לקבל - - - מיקי, תזכור איך אתה ניהלת את הישיבות האלה ותעשה הבדל בין זה לבין איך שאני מנהל את הישיבות האלה. אני רק מאחל לך דבר אחד:

תפקיד היועצים המשפטיים הוא להגן על נבחרי הציבור. כך אני רואה את הדברים.

אני אגיד לך במה זה קשור. זה קשור לזה שאם

ארבל, זה בעיניי לבד מספיק כדי לקבל את החסינות המהותית.

השאלה: למה לא החלטת לשקול את השיקול הזה גם?

אני מחזיר לך גם מחמאה, אתה רואה? עם כל מה שאמרת אני מסכים. אם היה מצב שבו אין מודעות,

הקביעה שלי היא שיש ראיות לכאורה לחוסר תום לב,

קטי, בבקשה. אף פעם לא חשבתי שיכול להיות שמערכת בחירות אחת, ועוד אחת, ועוד אחת, בעצם הצילו כמה מאתנו אולי

זאת אומרת שאנחנו בעצם לא אמורים לעשות שום דבר.

זו המסקנה שאני יוצאת מהדיון הזה. אני לא יודע מאיפה מגיעים למסקנה הזו. זה ממש לא נכון.

למשל, אתה ציינת

זה ממש לא המצב. ברור לנו שיש להם מרחב הרבה יותר רחב מכול אחד אחר. אני תומך בזה. אני בעד זה. אני לא נכנס למקומות האלה, לא מתכוון להיכנס למקומות האלה, אין סיבה להיכנס למקומות האלה. יש

על איזו קבוצה הוא היטיב, קבוצה גדולה, קבוצה קטנה, מה ההשלכות של החוק הזה. עכשיו, אדוני היועץ המשפטי, שאלה ספציפית אליך. סביר להניח שאתה השתתפת לא פעם בדיוני הכנסת,

ישבת בוועדות? מעט מאוד.

הצוות שלך או נציגי משרדי ממשלה אורחים קבועים בכל

שאנחנו נמצאים בהליכי חקיקה פה בכנסת ישראל ואנחנו חשופים,

כל מילה במקום ויש לוח נוכחים בדיון,

והאם זו לא סיבה לחסינות? כי אני, כשאני מחוקקת חוקים וחוקקתי לא מעט חוקים, רוצה להיות רגועה ולא לחשוש שמחר יבוא יועץ משפטי אחר,

גם לי יצא לשבת לא אחת בוועדות כנסת, בתפקידים הקודמים שלי גם, ושילבתי בקבלת ההחלטות,

וזה חלק גדול,

מהיתרון של הכובע הכפול, מי שרוצה לבטל שיחשוב על זה,

חברים קרובים שלו יש ילד עם צליאק או ילדים אלרגניים כמו שנאמר פה? התשובה היא כן?

ק שעוזרת לאנשים עם צליאק כשלחברים קרובים שלו יש ילד עם צליאק. זה דברים שאנחנו גם מבהירים לחברי כנסת בתחילת כהונתם. יש החלטות רבות של ועדת האתיקה בעניינים האלה איפה עובר הגבול.

גם מבלי שהוא יודע אם הצד השני מרוויח או לא - - - אבל הרבה פעמים גם יכול איש עסקים שיש לו אינטרס לפנות לחבר כנסת ולשכנע אותו לקידום הצעת

בבקשה. אני מנסה קצת לתהות לגבי המושג גלישה. אני אגיד שבאופן טבעי הייתי אומר שאין דבר כזה גלישה,

אבל הואיל והחליטו שיש כזה מושג גלישה אז כנראה שעומד מאחוריו

תן לו לענות.

חיים, תצא לחמש דקות, בבקשה. א', אני מוחה על הדברים שנאמרו. אני חושב שאני מנהל את זה בהגינות. דרך אגב, גם

הרי אני לא יוצר פה דין חדש. דבר שהתקבל בשיקול דעת, מתוך תכנון,

הוא לא

איתן, אנחנו לא נסיים את הדיון

או חברי ועדת עבודה ורווחה בתקופה הרלבנטית בפרט, נחקרו בנושא הזה - אולי כדי לאושש את ההיפותזה הזאת, ואם כן מה הייתה תוכן העדות

לא הוצאתי הודעה, בחרתי את המשפט הזה, ממש לא. אבל זה סוד, אפשר לענות על מה ששאלתי,

רגע, שנייה. אני לא חושב שזה, יש החלטה על כתב

לא כך היה כתוב בכתב האישום. נאמר לי שכן הייתה הודעה, אז אני מתקן וחוזר בי.

הדובר בחוץ, אז אני אתקן. נתקן. אבל אפשר להשיב לשאלה שלי. כן, אני אומר שוב. אני לא חושב שזה רלבנטי. אתה יודע את התשובה שלו - - - טוב, זה גם תשובה. לא. אני יכול לתת תשובה שלא נחקרו, כי זה פשוט

קבלת החלטה, שיקול דעת מוטעה גם יכול להיות במסגרת אותה גלישה?

אתם פה חשבתם שזה לא באותה גלישה, כי הוא ידע,

כי אז לא היה - - - זה שוב חוזר לטענה שנשמעה קודם - - - אם הוא לא היה יושב בדיון אותו מוטי, אם הוא לא היה נמצא בתוך הדיונים?

זה חלק מיסודות העבירה. זה חלק מהפעולות

הוא בסך הכול הצביע בתוך הצעת חוק על איזה השפעה קטנה בתיק השקעות שיש לזה היסטוריה, לא בקרן נאמנות, בקרן פנסיה, ושהוא - - - מנהל - - - הפער הזה נוצר,

אנחנו מתחילים בישיבה. אומר רק שני דברים מבחינת סדר הדברים: באת כוחו של חיים כץ תדבר מעכשיו שעה עד בערך השעה 15:20-15:25. כן, אבל אנחנו באיחור של כמה דקות. ואז, אנחנו נסיים את הישיבה היום.

מי שרוצה להשאיר אותם פה יכול להשאיר אותם

גם מבחינת הכנסת וחברי הכנסת, הנושא הוא גורלי,

בהחלט, חושבים שיש ערך וטעם לדיון הזה. אז, אודה לכם גם על סבלנותכם. אני לא אוהבת שאם יש לאנשים שאלה, הם נשארים איתה. כמובן, בכפוף למה שיאמר היושב-ראש, אם יש דברים שמפריעים לאנשים, אשמח אם הם יעלו.

אני

עסקה באמת בנושא של עבירות שקשורות להתבטאות של חבר כנסת. בהקשר הזה, פותח מבחן הגלישה. אני לא שוללת את המבחן הזה,

היישום אולי צריך להיות קצת שונה,

לכן,

כפי שאמרתי, השאלות הנורמטיביות הן לא שאלות נפרדות.

"טוב, בזה ידון בית המשפט יום

אני חושב שזה ברור לכולכם, ויחד עם זאת, כיון שאני מבינה שיש פה גם חברי כנסת חדשים וגם לאור השאלות ששמעתי, ארצה טיפה להעמיק בנושא

אני מודה לחבר הכנסת סער. אני מסכימה איתך.

אין שום קשר.

אז, זו לא חסינות מהותית. אז לא

אני מדלגת הרבה, כי הרבה דברים עלו כאן. בהקשר לחסינות המהותית, שוב, מהי המטרה שלה? למה נועד אותו מתחם סיכון טבעי?

כבוד הנשיא

ובכל זאת להמשיך לפעול בפעילות של קידום חקיקה? בשורה של מקרים נקבע על-ידי הייעוץ המשפטי לכנסת, ואנחנו נרצה גם להפנות אתכם לחלק מההחלטות האלה ואת חלקן, לתת להם, שכשחבר כנסת מחוקק חקיקה שהיא כללית ורחבה, מה שעלה כאן,

המבחן הזה לא עלה במסמך שהוגש לכם אתמול מפי היועץ המשפטי לממשלה.

נזכר שם בכלל, מבחן גודל הקבוצה שהוא מבחן שנקבע על-ידי הייעוץ המשפטי של הכנסת לאורך שנים, והוא זה שקובע בשאלה אם חבר הכנסת נמצא בניגוד עניינים או

הוא עסק שם באמת בשאלה של חוק מס ריבוי דירות,

חוק דירה שלישית. הוא נשאל לגבי חברי כנסת שיש להם שלוש

בתפקידו של חבר הכנסת קיים ניגוד עניינים

מושפע מהם".

שוב, הרעיון של המבחן הוא שבתפקיד של חבר כנסת יש

ולכן ניגוד עניינים או

מדוע?

מה שאת מקריאה זה לגבי מליאה.

ועדת כספים.

זה גם ועדת כספים. תסבירי.

ראשית, נכון, המכתב, שאני מצטטת מתוכו,

אני מסכימה, אורית,

אני מסכימה שלגבי המליאה הדברים הם מובהקים יותר.

אותו מבחן חל כי אותו רציונאל חל. חבר הכנסת צריך להיות כמה שפחות מוגבל בקידום החקיקה,

אני כאן אשתדל מאוד, לא כל מילה שכתובה בכתב האישום מקובלת עלי, כמובן. חלק מהטענות העובדתיות שם לטעמנו הן לא נכונות. לטעמנו גם הן לא נתמכות בראיות.

אני לא אטען בפניכם בנושאים האלה. אני כן עושה אבחנה מאוד ברורה בין עובדות שניתנות בכתב האישום ולגביהן

ובמקביל יש לנו גם את העילה,

שמה בצד את שאלת הסמכות שלכם. יכול להיות שיום אחד בג"צ יידרש לה. זה גם לא תחום המומחיות שלי,

כשאני אומרת חסינות מהותית ואולי אני לא מדייקת בדבריי, אני מודה לך אני מדברת גם במסגרת העילה

בחוות דעתו מאתמול,

שנאמר במכתב בסעיף 31: גם טענתו של חבר הכנסת כץ שהחוק שביקש לקדם הוא חוק חברתי חשוב ואינו חוק פרסונלי, טענה שאני מוכן להניח לטובת חבר הכנסת כץ כי

הטענה שכאילו הוא לא רלבנטי, היא בעיניי משליכה גם על עילת החסינות המהותית, אולי יש בה גם להשליך על העילה השנייה והיא העילה של תום לב בהגשת כתב אישום.

ואנחנו גם לא סתם מביאים את השאלה הזו לפתחכם. זה לא חלילה כניסיון לקבל עיר מקלט, אלא בגלל שזו ההגנה

זה דבר שהוא מאוד משמעותי. זה לא כמו עבירה של תקיפה או אפילו עבירה של התבטאות. זו עבירה מאוד רחבה,

יש הרבה עניין של שיקול דעת לגביה, ושוב,

שיכולים להיכנס בתוכה. והשאלה של רוחב העבירה היא גם שאלה שבאה לידי ביטוי בשאלה של חסינות מהותית, כי שוב, זה נקבע בעניינו של חבר הכנסת בשארה. שם נבחנה השאלה של חופש הביטוי

נדמה לי שיופץ גם בין הישיבות. וכאן חשוב לי להגיד באמת בהקשר של מבחן הגלישה ומבחן הסיכון הטבעי. יש חשיבות כפי שאמרתי לסוג העבירה. ככל שהעבירה שמיוחסת היא בעלת לשון רחבה וכוללנית יותר, דוגמת העבירות שמגבילות חופש ביטוי כמו העבירה שהואשם

וזו סיטואציה גם שלחבר הכנסת נוצר עניין אישי. אם הוא מקבל כסף תמורת העברת החוק אז יש לו עניין אישי ממש מובהק בהעברת החוק הזה.

לגבי זה אין

המבחן הוא המבחן של האם מתקיים עניין אישי. אם מתקיים עניין אישי אז מתקיים ניגוד עניינים

אבל גם אם נניח שחיים כץ מקבל טובות הנאה מאותו חבר שלו, מוטי בן ארי, נכתב בכתב האישום במפורש שהם במסגרת הקשר החברי ביניהם. זה

ולכל היותר,

הטענה היא לא שנעשה כאן - - - ברור שהוא פעל במודע. ברור שהוא ידע שהוא מקיים דיונים בחוק הזה ושמוטי בן ארי הוא חבר שלו,

הרי אין פה טענה שזו פעולה מתוכננת שנעשתה כדי לזכות בחסינות. וזה מבחן הגלישה, תבינו.

אז מבחן הגלישה שנקבע על ידי בית המשפט העליון נועד להבחין בין התנהגויות שנועדו לנצל לרעה בעצם את החסינות של חברי הכנסת לבין מה שיכול לקרוא לכל אחד מאתנו, בטח לחברי כנסת

ושוב, תשימו לב אנחנו מגיעים כאן הכי רחוק שאפשר, לעבירה פלילית של מרמה והפרת אמונים. הלא בדרך, כשאנחנו מדברים

ומיד אני אפנה אתכם בדיוק מאיזה סעיף.

רלבנטי כמו פערי הגילאים בין החברים. לא, בגלל המקבילית שדיברו עליה. אי אפשר להגיד שזה לא

היא מראה שהעובדות האלה לא חודדו, ואנחנו כאן באים ונדרשים לתת את הדין על מה שהיה בשנת 2010 ו-2011. אנחנו רואים בזה קושי גדול מאוד. הראשוניות של הנושא הזה - - - את אמרת שנוספו דברים לכתב האישום שלא היו אמורים להיות. מה הם הדברים האלה? אני אתייחס לזה בפירוט מאוחר יותר, אולי שגיתי כשהעליתי את זה כבר עכשיו, אבל אני מדברת החל מסעיף 36 לכתב האישום, בהקשר של חבר הכנסת חיים כץ זה אירועים מאוחרים לעובדות הרלבנטיות שמהוות עבירה. זו שאלה בעיניי מדוע הם נמצאים שם, אני אתייחס לזה. הראשוניות של הדיון בנושא הזה, עצם הראשוניות של הדיון בנושא מצדיקה בעינינו גם הרחבה בקביעת השוליים של אותו מתחם סיכון טבעי, כשלטעמנו הם צריכים להיות רחבים ממילא, וזה כמובן מבלי לוותר על המסר שחברי הכנסת צריכים לתת את דעתם לסוגיית ניגוד עניינים. אני חלילה לא טוענת שצריך להתעלם ככה מניגוד עניינים. ברור שזו סוגייה רלבנטית, ברור שצריך לעסוק בה, אבל יש כלים להתמודד אתה. הכנסת יכולה, ואני חושבת שהיא גם במידה רבה עושה את זה, באמצעות הייעוץ המשפטי,

באמצעות עבירה, באמצעות דיונים כמו הדיון הזה בוועדת האתיקה, אולי בהקמת ועדה מיוחדת, בהעלאת המודעות, אולי בשינוי הכללים והתקנון,

אם הכללים הם שונים אז אולי צריך לשנות ולהבהיר אותם. אני מזכירה שבפני ועדת האתיקה כבר ב-2011, חבר הכנסת חיים כץ,

שם לא יכולה להיות מחלוקת שהוא אמר, שמוטי בן ארי הוא חבר קרוב מאוד שלו. אני לא ראיתי שמישהו שינה את הכללים או את ההנחיות מאוחר יותר. לא היה שום שינוי בעניין הזה. אז כשאנחנו עוסקים בשאלה של מיצוי הדין והאם זה המקרה המתאים, לטעמנו,

בהנחה שאין איזו תופעה כללית של חברי כנסת שפועלים מתוך ניגוד עניינים, אני לא חושבת שיש תופעה כזו, ואז בוודאי שיש הצדקה לתת חסינות. אם הנורמות הן לא ברורות מספיק אז ראוי אולי להבהיר אותן, ולא להבהיר אותן על גבו של חבר הכנסת חיים כץ בדרך של משפט פלילי ולחייב אותו לעבור את התהליך הכואב והקשה הזה. לידיעתנו לפחות אף חבר כנסת אחר לא נחקר ונחשד בסוגייה של פעולה בניגוד עניינים במסגרת הליכי חקיקה. אני אשמח אם היועץ יוכל להתייחס לסוגיה זאת. אולי בהמשך, אבל כך למיטב ידיעתנו. עכשיו, אני בכל זאת אתייחס - - - אז אני בעצם צריכה להתייחס כעת למקרים הספציפיים שאמרתי לכם,

חרמש ומיקי זוהר, אבל אולי אני צריכה על מנת לעמוד במסגרת הזמנים, לעשות את הדברים בצורה מסודרת, לעצור בשלב הזה. אפשר בנקודה הזו לשאול את היועץ - - - אין זמן, קארין.

לא. אנחנו נעצור פה. אבל זה טרי. גם ביום שלישי זה יהיה טרי. אנחנו נעצור פה. אנחנו נתחיל ביום שלישי עוד פעם בשעה 10:00, נוית נגב תשלים ואז היועץ המשפטי בצורה מסודרת יענה ואז אפשר יהיה לשאול את שניהם. תודה לכולם על הסבלנות. ישיבה זו נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 15:17.